לפי חוק הביטוח הלאומי, הסכם לפי סעיף 9 שהאוצר עושה עם הביטוח הלאומי

דיברנו על זה אתמול ארוכות. החוק מתייחס לוועדת העבודה והרווחה הקבועה.